בוקר טוב לכולם,

על סדר היום: המגיפה השקופה: בריאות הנפש בקרב ילדים ונוער, משנים מציאות הלכה למעשה,

האמת שהאילנות הכי חשובים לנו

מענה שהוא חירום למצבם הנפשי של ילדים ונוער. אנחנו נביא גם פתרונות שלנו שאותם אנחנו נקדם כוועדה. הזמנו לכאן את נציגי המשרדים של משרד הבריאות, הרווחה והחינוך, שבעצם ציינו לפני יותר משבוע-שבועיים שכתוצאה מדיונים שערכנו פה בוועדה הם

במידה ונצטרך, הם יועברו למחלקה קטנה יותר שתהיה מחלקה זמנית. אנחנו מכינים אותה, זה מקום מאוד יפה בבניין דוידסון באחת המחלקות שסגרנו, כדי שנוכל להשתמש בתשתית

הנתונים שקיבלנו בוועדת החינוך הם מחרידים. כולנו אבות ואימהות לילדים, אנחנו רואים את הילדים שלנו שהפכו להיות זומבים בשנתיים של הקורונה.

עשרות אלפי ילדים שבכלל לא חזרו לספסל הלימודים. היה ראיון עם מנכ"ל משרד החינוך

וחלק גדול מהתוכנית יחד עם איגוד הפסיכיאטריה של הילד והמתבגר שמשתפים איתנו פעולה ועוזרים לנו, בראשות פרופסור דורון גוטהלף. אמרנו שזה באמת מצב חירום לאומי, ולכן התוכנית צריכה להיות משולבת. למעשה התוכנית מחולקת לשני חלקים, אחד זה מיקוד במענים מידיים ואינטנסיביים למניעת התדרדרות והפיכת מצבים לכרוניים.

אני יודעת,

הם לא יודעים לבנות את התקציב הזה הלאה. אם אנחנו אומרים מעכשיו שבשלוש השנים הקודמות כן תקבלו תקציב למתמחים, ואנחנו נותנים תקציב קבוע למתמחים לכל קופה, מחלקים את ה-55,000,000 ₪ לארבעת הקופות לפי הגודל שלהן ואומרים להן

מה לוחות הזמנים של כל התוכנית היפה הזו שאמורה בעצם לתת מענה אפילו לאלה שעוד לא חשבו שהם הולכים להיות בתוך בריאות הנפש, לפי מה שזה

חייבת לומר שזכיתי לתמוך בערן בערך ב-3,000,000 ₪ מתוך התקציב הקואליציוני שלי. זה אחד התקציבים היותר משמעותיים שאני שמחה שהעברתי לשם.

להגיע למרכז לא מתויג, לא בבית חולים, למקום שבו אני כבן נוער מרגיש בנוח להיכנס,

זו הזרוע הראשונה. הזרוע השנייה זה המעורבות שלנו בחיי הקהילה.

סדנאות והכשרות לתלמידים

אני חושבת שזה באמת תיקון עולם אמיתי.

כשמדינת הסטארט-אפ פוגשת את תיקון העולם. יש כאן הזדמנות למשרדי הממשלה לבוא ולהשתמש בהילמ”ה למען דברים טובים,

יש להם עשרות פרויקטים בתחומים החברתיים השונים. הם

לקבל משוב מהם, וברגע שאנחנו מקבלים את המשוב מכמות רבה של מטופלים, המערכת יודעת לזהות האם זה נראה שהמטופל

לפי המשוב מרימים דגלים אדומים ומתריעים למטפלים. זו מערכת שהתחלנו לפתח עם הד ספייס ואנוש. לקח זמן ללמוד את תהליך השימוש שלה,

חוץ מזה שעם הצוותים הקיימים העלנו בצורה דרמטית את כמות המטופלים והביקורים שאנחנו נותנים, יש עלייה של מעל 30% בכמות התעודות זהות והביקורים בין 2019 ל-2021. כדי לתת מענה מניעתי ולתת מענה לאוכלוסייה

הנתונים שלנו מראים שעיקר העלייה באבחנות

וזה כנראה קשור לא לזה שהבנות חולות יותר, אלא שהן מבטאות יותר את המצוקה. כנראה שהבנות מביאות לנו את הדאגה שצריכה להיות מופנית גם לבנים, כי הם יותר מחצינים ומתנהגים את

בתוכנית הזאת אנחנו מתקצבים 3,600,000 ₪ למוקדי

בעיקרם את ערן וסהר,

רק

אנחנו מאוד חוששים בעקבות הקורונה מעלייה במקרי

חשוב לי להגיד שהקורונה זה זרז, כלומר האתגרים והבעיות היו גם לפני הקורונה והם יהיו גם אחרי הקורונה. הבידוד ותחושת אי הוודאות יהיו פה גם אחרי, ואנחנו חייבים להתחיל לפעול ולייצר חוסן לבני הנוער

זה תקצוב שאינו גדול. חמש אצבעות היא גם תנועת נוער,

אנחנו עדיין לא תנועת נוער, אנחנו בדרך לשם. אני רק אגיב על מה שאמרת בנוגע לשיעור החינוך הגופני,

בוודאי, אבל אנחנו רוצים את זה כחירום וכתמידי,

עמיתים לבריאות הנפש, נמצאת איתנו ענבר אדלר.

עוד תוכנית מהממת שמה לעשות, לא תוקצבה

אגב, על פי המחקר במכבי שהם היחידים שבדקו און-ליין את מי שפנה כדי לקבל סיוע, הם מדווחים על עלייה מאוד גבוהה בתחום של